שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. אני מבקש אלו שטענו את טענות הנושא החדש מוזמנים לנמק את טענותיהם ואנחנו נשקול האם לקבלן. חברת הכנסת מיכל רוזין יש לך 3 דקות לנמק את ההסתייגות. למה? כי זה מה שהקצבתי. זה זמן סביר, זמן סביר. בינתיים תתחיל חברת הכנסת פנינה תמנו. אדוני היושב-ראש, תחילה אני רוצה לומר שאני שומעת את חברי, חבר הכנסת קרעי, שגם את הנושא החדש רוצה לקחת מאתנו. אני רוצה להזכיר שלמרות ההפצרות שלנו אתמול, אמש - - - גור, בבקשה תבהיר על פי התקנון, כי חבר הכנסת החדש מבקש לדעת מה קורה כאשר נושא חדש מתקבל עכשיו - - - ההסתייגויות נופלות. זה מה שקורה. מה זה אומר נופלות? מצביעים עליהן, לא

גור, אנא הסביר לנו את העניין שנבין. כולנו לא מבינים. סעיף 85ב' לתקנון קובע שאם הוצע בוועדה תיקון להצעת החוק ותיקון זה הסתייגות,

זה טענת נושא חדש? שהתיקון המוצע, ההסתייגות המוצעת חורגת מגדר הנושא של הצעת החוק, זה משהו שלא קשור להצעת החוק אי אפשר להצביע, והדבר מובא להכרעת ועדת הכנסת. אם ועדת הכנסת מקבלת את הטענה שההסתייגות היא נושא חדש, ההסתייגות יוצאת, נופלת,

כי בעצם אי אפשר אפילו לצרף אותה להצעת החוק הנתונה. ואין הבדל בין אם אופוזיציה או קואליציה קוראת לנושא חדש. עכשיו, אם ועדת הכנסת דוחה את טענת הנושא החדש זה בעצם אומר שההסתייגות היא לגיטימית, ואז זה אומר שחוזרים לוועדה ומצביעים על ההסתייגות,

ההסתייגות לא נפלה.

אז אני אגיד על מה יש טענות של נושא חדש. הועלו טענות נושא חדש על 9 הסתייגויות לנוסח מההסתייגויות של מיקי לוי, שהן הסתייגויות מספר 125,126,129,163,193,204,206,213, ו 227. האופוזיציה הגישה הסתייגויות והגישה נושא חדש אתה מבין? אנחנו ממשיכים בדיון. חברת הכנסת רוזין, נא להתחיל בנימוק. אני ביקשתי נושא חדש על ההסתייגויות האלה כי הן עוסקות בתחולה של 5 שנים,

ולמרות הצהרתו של יושב-ראש הוועדה הזו שהוא גם יושב-ראש הוועדה של הוועדה המיוחדת, ועוד מעט יהיה יושב-ראש של עוד כמה דברים,

ככה זה בקואליציה בסופו של דבר הוא טוען שזה מגביר את המשילות. הוא טען שנתניהו יהיה ראש ממשלה גם בעשור הקרוב, אבל מכיוון שאני חוששת, כמוך,

אז אי אפשר לקבוע החלטות בהסתייגויות - - - אתה לא מקשיב לי ולא תדע להבין